אנחנו ממשיכים את הדיון שלנו בענייני הגנת הסייבר של המדינה. אנחנו באים מדיון של ועדת המשנה שעסק ספציפית בהגנה על גופים חיוניים, דבר שעלה כמובן גם לכותרות לאחרונה אחרי